בוקר טוב, אנחנו שמחים לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה בנושא: הצעת המתווה של הצוות המשותף של משרדי הרווחה והבינוי והשיכון להסדר הפינויים המעודכן והאנושי של הדיור הציבורי. אני רוצה להודות למנכ"ל משרד השיכון, למנכ"לית משרד הרווחה, לכל הצוותים שעובדים תחתם, על בניית שולחן עבודה וצוות עבודה סדור שבו לראשונה מתייחסים באופן כוללני לכל מקרה ולכל משפחה בדיור הציבורי בטרם פועלים או מפנים, כולל מבט כלפי העתיד, כולל אפשרויות טיפול וליווי ופתרונות גם למי שבסוף יוחלט לפנותו מהבית. אני אומר את זה גם למנכ"לית משרד הרווחה, גם לך אביעד, וגם לשר השיכון שאני חושב שנכנס לעובי הקורה ונקט מהלך דרמטי בכך שאמר: "אני הולך לנתח כל מקרה, להקים צוות עבודה שיש בו עובדים סוציאליים, שיש בו את אנשי משרד השיכון, שיש בו את הסיוע המשפטי של משרד המשפטים וכל מי שיכול לתרום לעניין". במובן הזה זאת פריצת דרך. שיטת הטיפול הזאת לא נעשתה בשנים האחרונות. רק היא יכולה להבטיח טיפול נכון בכל מקרה, רק היא יכולה להבטיח שלא נראה מצבים של חרפה, מצבים של פגיעה באנשים חסרי ישע, באנשים עם בעיות נפש, עם מחלות קשות שפונו. צורת העבודה הזאת היא הצורה הנכונה. נדהמנו לגלות שמי שמערים קשיים על שני משרדי הממשלה לבנות טיפול אנושי,

ומקצועי במפוני הדיור הציבור, זה דווקא הייעוץ המשפטי לממשלה. הדבר הזה לא מקובל עלינו. הייעוץ המשפטי לממשלה בתפקידו גם מביא פתרונות משפטיים וחקיקתיים להסכם ולצורת העבודה של משרד הרווחה והשיכון. השר אלקין יודע שבדרך כלל אני בן אדם נחמד, אבל הוא גם יודע שבערב התקציב הייתי מוכן לסכן את תקציב המדינה בשביל משפחה עם שמונה ילדים שעתידה הייתה להתפנות בבוקר. במהלך מהיר הוא מנע את הפינוי הזה ויצר את הדיאלוג שהביא אותנו לצורת העבודה הנכונה והמקצועית הזאת שתשפיע לדורות, לא רק על הטיפול ב-1,000,2,000 מקרים שאנחנו פוגשים. שני המשרדים הבינו שדיור ציבורי זה גם קורת גג, גם רווחה. מתחילים לעבוד, מתחילים לנתח, מתחילים ללוות, מתחילים לפתור ברמה המקומית וגם ברמה הארצית. מצד אחד, אני רוצה לברך אתכם על צורת העבודה ועל השותפות, ואני גם אבקש מכם לתאר לנו לאן הגעתם בפרטי פרטים, כולל הדיונים הפרטניים שביצעתם בימים האחרונים ואיך זה עובד, ומצד שני, אני שם פה נורה אדומה למי שחושב שהוא לא יכבד את הפתרון שהושג בוועדת הכלכלה, לא יכבד את המהלך של שני שרים בממשלה שבאומץ נכנסו לנושא לא פופולארי וזנוח. הרי האנשים נמצאים בבתים האלה גם שבע שנים. מה המקרה הכי ארוך שיש לנו? יש אנשים בבתים האלה 30 שנים, 28 שנים. מישהו יודע בפתרון קסם, במכתב של יועצת משפטית להגיד לנו "תוך 21 יום תפתרו את כל הבעיות"? היא כתבה מכתב כזה לכל הבנייה הלא חוקית בישראל, שבתוך 21 יום כולם יפונו? היא כתבה מכתב כזה בעבירות בנייה אצל הבדואים או ביהודה ושומרון לגבי פלסטינים ויהודים כאחד, שבתוך 21 יום היא פותרת את כל הבעיות?

בגלל שזה 1,000 אנשים מוחלשים שאין להם עורכי דין, שלא יודעים לעתור לבג"ץ? אותם אפשר ב-21 יום? לגביהם אפשר להיתלות בצו משפטי חלוט? מי הביא את הצו הזה? הממשלה. מי ייצג אותם? אף אחד. ממשלה לא יכולה לבוא לבתי המשפט ולהגיד: שינינו את הכללים, שינינו את הקריטריונים, בכוותנו לשנות את ההגדרה של בן ממשיך ולהחזיר את זה בדיור הציבורי? תפקיד היועץ המשפטי זה לפתור בעיות, להביא חוקים, לעזור למשרדים לקיים את המדיניות שלהם, לא לבלום פתרון אנושי שסיכמנו עליו, שהוא יפהפה, שהוא נכון, וזאת דרך הפעולה. אני לא מתכוון לוותר גם בממשלה וגם בכנסת, והוכחתי שאני גם יכול להפיל את תקציב המדינה על סוגיית הפינויים. שאף אחד לא ינסה את ועדת הכלכלה בנושא הזה. השר אלקין, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, ואני מודה לך ולחברי הוועדה על זה שאנחנו שוב מוזמנים לכאן, על ההשקעה שאתם משקיעים בכל הליווי של הדיור שאתם מופקדים עליו כוועדה שמפקחת על הפעילות של משרד הבינוי והשיכון, ספציפית בנושא של דיור ציבורי ובנושא הפינויים. אכן במשך מספר חודשים מאז שנכנסתי לתפקידי ניהלנו שיח מאוד פורה גם איתך, גם עם חברי הוועדה בדיונים כאן ובמפגשים השונים בכנסת בסוגיה הרגישה הזאת של הפינויים. גם עזרתם לי באופן אישי לחשוף לא מעט התלבטויות ומורכבויות שיש בסוגיה הזאת. כמי שמאוד מעריך את השיח בין הכנסת לממשלה, ואתה יודע שצמחתי בבניין הזה לפני שהלכתי להיות חבר ממשלה ומאוד מכבד את תפקידה של הכנסת לא רק כמחוקקת אלא גם כזרוע שמבקרת את הרשות המבצעת, אני מאוד שמחתי שסיכמנו מודל ויצאנו לדרך של חשיבה משותפת על סדרי העדיפויות של הפינויים מדיור ציבורי, על דרך העבודה, על מתכונת העבודה, ועל היכולת לבוא בחשיבה חברתית של לטפל בכל מקרה כעולם ומלואו. כל משפחה שמפונה מהבית זה עולם ומלואו, לכן זה מחייב אותנו לשבת היטב ולבדוק את עצמנו שבע פעמים לפני שאנחנו יוצאים למהלך כזה. זה נכון שעשינו משהו נורא מוזר ופחות מקובל. כשאמרו לי יועצים משפטיים: "מה אתה עושה, למה אתה בכלל מכניס את הכנסת פנימה, מה תפקידה של הכנסת מול הרשות המבצעת", אמרתי שהכנסת היא המבקרת של הרשות המבצעת, מותר לממשלה ולכנסת לחשוב ביחד, ושבדיוק בשביל זה יש דיונים בוועדות הכנסת. זה טוב שביחד נפתח מתכונת שאחר כך, כמו שאמרת, תעבוד לדורות. במקביל למהלך הזה שכולנו ביחד יזמנו אותו, אנחנו, כמו שהבטחנו לכם, משלימים יציאה למהלך אחר וחשוב מאוד של ועדה ציבורית שתבחן מחדש קריטריונים לזכאות לדיור ציבורי. בשבוע-שבועיים הקרובים כבר נצא בהודעה רשמית על תחילת עבודת הוועדה. השלמנו את הרכבת הפאזל האישי של חברי הוועדה. אני צריך לאשר בימים הקרובים את כתב המינוי של הוועדה. כשנסיים את כל ההליכים המשפטיים הרלוונטיים, נדע לבשר לכם ולציבור שגם המהלך זה יוצא לדרך. כמובן שהמהלכים האלה מתכתבים אחד עם השני, כי אם ישונו קריטריונים לדיור ציבורי מישהו שאולי לא זכאי היום יהיה זכאי בעתיד. בחשיבה המקצועית והיסודית יצאנו לדרך עם שני תהליכים מקבילים שמזינים אחד את השני. רעיונות שיעלו בדיון על סדרי עדיפויות של פינויים יכולים גם להשפיע על הוועדה ששוקדת על הקריטריונים, כי דיון במקרה הפרטני יכול לפתוח בפניך צוהר לעולם מלא של משהו שעובד לא נכון עם קריטריון שיכול להיות שראוי לשינוי. אנחנו מתייחסים בשיא הרצינות לשני התהליכים האלה. בעקבות הפגישה שקיימתי עם מנכ"ל המשרד, פגישת עבודה מאוד רצינית בשם כל חברי הוועדה, החלטנו לבנות צוות בין משרדי שמלווה את נושא הפינויים, צוות של ארבעה אנשים. בצוות יהיו שני אנשי משרד השיכון: נציג מינהל לסיוע בדיור שלנו שבא מהזווית של בחינת הזכויות ומהזווית החברתית, ונציג אגף נכסים שלנו שבא מהכיוון של שמירה על המלאי הציבורי והדירות. תהיה נציגה של משרד הרווחה שמונתה על ידי משרד הרווחה,

כמובן, נציג ציבור מוועדה ציבורית לחריגים שקיימת במשרד השיכון. טוב מאוד שבצוות הזה יושבים לא רק עובדי מדינה, אלא גם מישהו שדן במקרים החריגים ורגיל לחשוב מחוץ לקופסה, לא רק באות היבשה של הקריטריונים הקיימים. הצוות הזה כבר התחיל לעבוד. הוא עשה בדיקה יסודית של המקרים הראשונים שהובאו בפניו, של 34 המקרים שתוכננו לפינויים בחודשים ינואר ופברואר. הם ישבו על כל מקרה ומקרה לגופו. במקביל, גם בשיח איתך וגם בחשיבה של הצוות, הם מיפו עשר קטגוריות של פולשים שונים לדיור

הקטגוריה הראשונה זה פולשים בעלי דירה נוספת. תתפלאו אבל יש גם דבר כזה. גילינו שיש אנשים שפלשו לדירות של דיור ציבורי שיש להם דירה בבעלותם, או שיש להם דירה ציבורית כבר קיימת והם משתלטים על עוד דירה. כולנו מבינים שזה לא המקרה שאנחנו רוצים שיהיה. אלה מהמקרים הקלים שאני חושב שתהיה הסכמה מקיר לקיר שבן אדם כזה צריך להיות מפונה מיידית כדי שהדירה תשתחרר. קטגוריה שנייה - פולשים שהחזיקו דירה בשימוש שלא למגורים, שהחזיקו דירה של דיור ציבורי שהם פלשו אליה ולא התגוררו בתוכה, כולל מקרים אבסורדיים. מצאנו מקרה שמישהו השכיר דירה שהוא פלש לתוכה למישהו אחר. אין הרבה מקרים כאלה, אבל זה ברור שזה חייב להיות מפונה, ויפה אחת שעה קודם. גם לך לא הייתה מחלוקת על זה. צריך להדגיש שכל דירה כזאת שמפונה נמסרת לאדם - - ברור, נכנס אליה מי שזכאי. הקבוצה השלישית זה פולשים בוגרים עד גיל 67 ללא ילדים שהם לא נכים. במקרה של נכים אנחנו דנים בקטגוריה נפרדת. גם נכי נפש? נכות נפש היא גם נכות. כל נכות ראויה לדיון ייחודי, היא לא פועלת לפי קטגוריות. הקטגוריה השלישית זה אנשים בריאים שהם לא קשישים שפלשו לבדם ואין להם ילדים. גם הם, כפי שאתם מבינים, אין סיבה שיהיו בדיור ציבורי, כשיש לנו אימהות חד הוריות עם ילדים, כשיש לנו משפחות קשות יום עם הרבה ילדים. האם בקטגוריה של אותם בוגרים מסתכלים באופן כוללני על מצב בריאותי,

בוודאי שכן. כל מקרה של פינוי, גם מהקטגוריות האלו שלכאורה ברורות מאליהן, עובר את השולחן של הוועדה הבין משרדית.

כי אולי טעינו במשהו. לא כל החוכמה במקום אחד. אולי אנחנו חושבים א' אבל המצב המציאותי הוא אחר. רשויות הרווחה בודקות את המידע, בודקות שלא נסתר משהו מאיתנו, כמו למשל מקרה של אדם שלא ידע לעדכן או לא ידע להביא את זה לפנינו. השולחן הזה של הארבעה הוא שולחן מאוד משמעותי. אתה הצעת את המתכונת הזאת שאני חושב שהיא רק תועיל ותעזור לנו לקבל החלטות על סמך כל המידע, לא על סמך שגיאה שיכולה לקרות. אצל כל אחד מהם בודקים שהוא השלים את כל המסמכים. למי שלא השלים את המסמכים אנחנו נותנים עד 60 יום כדי להשלים את כל המסמכים, כולל דוח סוציאלי. אתמול ניסינו את זה בדיונים. מגיעים עם החומרים כולם. הדיון של מי שלא מגיע עם כל החומרים נדחה לפעם הבאה. הקבוצה הרביעית זה פולשים בוגרים ללא ילדים שהם מעל גיל 67. גם כאן אין סיבה להחזיק דירה של דיור ציבורי, כי יש לנו פרויקטים של בית גיל זהב שאנחנו בפרק זמן מהיר יחסית יכולים לאפשר להם, במידה ואין דירה בבעלותם. גיל הזהב זה מגיל 67? אצל נשים זה פחות. נשים זה 62, גברים זה 67. זה מגיל הפנסיה. ארבע הקטגוריות האלו אובחנו גם על ידך וגם על ידי אותו צוות בין משרדי כקטגוריות ברורות שאין סיבה לעצור את תהליך הפינוי, כמובן תוך כדי בדיקה פרטנית בצוות הבין משרדי ומחשבה על מציאה של פתרונות, כמו בית גיל הזהב לאלה שהם בגיל הפנסיה, כמו פתרונות מקבילים שמחלקות הרווחה יודעות לספק בתהליך הזה של הפינוי. בכל שאר הקטגוריות שאתם רואים על הלוח מדובר על פולשים שיש להם ילדים קטנים,

אימהות חד הוריות, נכים. מה עושים עם נכים רתוקים? כל שאר הקטגוריות ידרשו עבודה. כל שאר הקטגוריות אלו קטגוריות הרבה יותר מורכבות, כי הן גם מחייבות דיון יסודי בצוות הבין משרדי וגם חלקן חייבות לחכות להשלמת עבודה של ועדה ציבורית לבחינה מחודשת של הקריטריונים לזכאות. חלקן אולי בעוד כמה חודשים ייכנסו. יהיה פה תהליך של שיח הדדי בין שני הצוותים. ארבע הקטגוריות הראשונות הן ברורות ולגביהן נמשיך את הפינויים, כמובן אחרי בדיקה פרטנית של כל מקרה ומקרה. כל השאר - לפי ההתקדמות של הצוות הבין משרדי. אם יהיו להם עוד תובנות ברורות וחד משמעיות, הן יובאו למנכ"ל ואלי. ברגע שנאשר ונעדכן אתכם, אולי גם נרחיב את היריעה. למה זומנה הישיבה של הוועדה הזאת, כפי שגם הבנתי מהיושב-ראש כשהוא דיבר איתי וזימן אותי? אגב, אני שותף לתחושת התסכול שהייתה לו. אני אולי מדבר טיפה בטונים יותר רגועים, אבל גם אני התפוצצתי כשקיבלתי מכתב מהמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. מה נכתב לנו? בהנחיה הורו לנו לסיים את השלב הראשון של הצוות הבין משרדי תוך 21 יום, ולחזור לפינוי מידי של כולם בלי בדיקה פרטנית. דבר עוד יותר אבסורדי זה שקיבלנו הנחיה לסיים את הוועדה שעוסקת בבחינת הקריטריונים לדיור ציבורי מחודש, מה שלא עשו פה 20 שנה, תוך 45 יום. זה צחוק מהעניין. אם לא רוצים לשנות קריטריונים, רוצים רק לסמן "וי" כדי לחזור לעולם כפי שהיה, זאת הדרך. בעיני זאת שערורייה, זה לא רציני .לא יעלה על הדעת שהייעוץ המשפטי לממשלה יכתיב למשרד מקצועי בתהליך כל כך רציני לוחות זמנים תלושים. אף אחד גם לא דיבר איתנו. אף אחד לא שאל אותנו אם יספיקו לנו 45 יום, אם יספיקו לנו 21 יום לצוות בין משרדי. כל מקרה זה עולם ומלואו. יש 350 פסקי דין חלוטים שצריכים לעלות על השולחן של אותו צוות בין משרדי. הם דנו בינתיים ב-34, באלה שתוכננו לפינוי בינואר ובפברואר. זה רציני לדון ב-350 מקרים ב-21 יום, לתת דוח סוציאלי והכל? ברור שזה לא רציני. לשקול מחדש קריטריונים לדיור ציבורי בוועדה ציבורית ב-45 יום, שזה תהליך שעשרות שנים לא עשו, זאת פשוט בדיחה. זה רק אם לא רוצים לשנות שום דבר. כבוד השר, אני שותפה לתסכול שלך, אני חושבת שזה מקומם בכל קנה מידה, במיוחד כשיש סיכומים. האם המשנה ליועץ המשפטי התייחסה גם לעוד תופעות, כמו השתלטות של עמותות? חברת הכנסת לזימי, את בדיוק פוגעת בנושא נוסף שהתייחסתי אליו במכתבי התשובה ששלחתי למשנה ליועמ"ש. אחר כך גם הייתה התכתבות ביני לבין היועמ"ש עצמו בנושא הזה. הערתי גם על הנקודה ששנים השכירו דירות של דיור ציבורי לשוכרים ציבוריים. כשהגעתי לתפקיד, נתתי הנחיה להפסיק את התופעה הזאת. יש היום סדר גודל של 850 דירות של דיור ציבורי בידיים של שוכרים ציבוריים. אחת לא צריכה להישאר. אנחנו כבר פתחנו במאות הליכים משפטיים להוצאה של השוכרים בדיור ציבורי. יש שם משרדי ממשלה, יש שם עיריות, יש שם עמותות, יש שם אפילו בתי כנסת. עם כל הכאב שלי על בית כנסת, אין מקומו בדירה של דיור ציבורי שנועדה למי שזכאי לדיור ציבורי. בית כנסת צריך למצוא לעצמו מקום אחר. אני האחרון שיפגע בכבודו של בית כנסת, אבל זה לא המקום למקם בית כנסת. לא התעסקו עם התופעה הזאת במשך שנים. לייעוץ המשפטי לממשלה לא הפריע שיש זכאים לדיור ציבורי שלא מקבלים דירות. לא ברור לי למה יותר קל להתנפל על משפחה קשת יום, גם אם היא לא זכאית לדיור ציבורי, ולא לטפל קודם כל במה שמושכר לשוכרים ציבוריים כדת וכדין, עם ברכה של הייעוץ המשפטי. אנחנו שינינו את כל סדר העדיפויות. הפינוי של שוכרים בדיור הציבורי הוא קודם להכל, הוא קודם לפינוי של משפחות מורכבות של פולשים. לא יעלה על הדעת שיכתיבו לנו לוחות זמנים, לא ייתכן שיאמרו לנו שהשיח עם הכנסת הוא פורמאלי, שהתהליך המקצועי הוא פורמאלי. אולי גם תגידו שבכלל מי שצריך לנהל את משרד השיכון זה המשנה ליועמ"ש. אם אתם רוצים לנהל את המלאי של דיור ציבורי, תחליפו אותנו ותפנו. זה לא פשוט לי כשר לכתוב מכתב תשובה למשנה ליועץ המשפטי לממשלה על כך שאני מסרב פקודה. התוכן של המכתב שלי היה מאוד חריף. אני לא מתכוון להיכנע לזה. לעובדי מדינה יותר קשה, אותם מנחים, אבל אני כנבחר ציבור אעמוד על שלי. אני הנחיתי את אנשי המשרד שאנחנו ממשיכים במסלול שקבענו. אנחנו לא מתכוונים למשוך שנים, אבל זה תהליך של חודשים. אנשי המקצוע של המשרד וגם נציגי הוועדה הציבורית לא יעמדו עם אקדח לרקה, זה לא יעבוד ככה. הם ייקחו את הזמן שהם צריכים. הם יודעים שהם צריכים לעבוד מהר כי זאת בשורה שציבור גדול מחכה לה, אבל אני לא אאפשר שיהפכו את התהליך שלהם לפורמאלי ויכריחו אותם לעבוד עם אקדח לרקה בלוחות זמנים לא מציאותיים. ההנחיה שלי היא לעצור את כל הפינויים, חוץ מאותן קטגוריות שכרגע מנינו. אנחנו נחזור לפנות את הקטגוריות האלו. אם יהיו המלצות ביניים של הצוות הבין משרדי, אנחנו מיד ניישם אותן. במידה והן יהיו מקובלות על המנכ"ל ועלי, אנחנו כמובן גם נעדכן אתכם, נצא לדרך ונרחיב את היריעה. אנחנו נעבוד לפי התכנית שקבענו איתכם. אנחנו דוחים את הניסיון של ההתערבות. אני מכבד את היועצים המשפטיים, אבל הם לא צריכים לנהל משרדי ממשלה, הם לא צריכים לנהל תהליכים מקצועיים. היועמ"ש הציע לי להיפגש בנושא הזה ואני נענה להצעה שלו. כתבתי לו מכתב מאוד חד על כך שאני לא מתכוון לשנות את המדיניות. אני אשמח להציג ליועמ"ש לממשלה את הרציונל מאחורי המדיניות שלנו, אבל מי שינהל את משרד השיכון זה אנחנו, לא היועץ המשפטי לממשלה, עם כל הכבוד. כפי שאתם שמים לב אני בן אנוש. קשה להתחיל לדבר כאשר הטיעון שהונח הוא של חלק ממערך שבא לשבש ולסכל. גם המשפחות שגרות בדיור הציבורי הן בני אנוש.

מאוד מאוד צרה, אין שום מחלוקת במטרה. אותה משנה שכבוד השר והיושב-ראש ציינו היא זו שחרטה על דגלה לטפל בנושא הדיור הציבורי בחוות דעת ארוכות שעמדו על כך שנכסי דיור ציבורי צריכים לשמש אך ורק לייעודם.

וב-2018 ארז קמיניץ, שהיה אז המשנה ליועץ המשפטי, עמד על החשיבות של

כשאומרים כל הזמן שמשרד המשפטים לא עשה שום דבר בעניין הזה,

על איזו

הניסיון של הייעוץ המשפטי היה לתעל את המהלך הזה

אם אין לכם מספיק כלים בחוק הקיים, תביאו חוק מתוקן. אין פה בעיה של החוק.

תשימו שם את כל מה שאתם רוצים. איפה אתם על תת השקעה של עשרות

אין בכלל שאלה. נוכח העובדה שמטרתנו היא מטרה משותפת ואנחנו לוקחים את המטרה הזאת כמטרה נעלה, כפי שגם חוות הדעת של משרד המשפטים כבר הראו בעבר, אנחנו נעזור ככל שנוכל. הערך של שמירת הוראות החוק חשוב מאוד גם לאדוני היושב ראש וגם לאדוני השר. מה הוראות החוק כאן? הרי צו הפינוי הוא לפי בקשה שלנו, לא שלכם. אם אנחנו מבקשים להשוות את התהליך ולא לפנות כי בוחנים מדיניות, לפי איזו זכות ולפי איזה חוק אתם באים אלינו ואומרים: "יש לכם 45 יום לסיים את כל העבודה ואז הפינוי חוזר כהרגלו"? מאיפה הוצאתם את זה? באיזה חוק זה כתוב? 21 יום ל-350 פניות? זה ממש מראה כמה אתם מכבדים כל בן אדם. הרי זה לוחות זמנים הזויים, שלא לדבר על הניסיון להכתיב לוחות זמנים למשרד מקצועי על תהליך כזה. אם הייעוץ המשפטי אמור לסייע למשרדים לעשות את עבודתם, לא הייתם מוציאים חוות דעת כזאת שלא מאפשרת להם בכלל להיערך, לטפל, לבחון ולדון. לא הייתם מוציאים את זה בכלל. זה נכון שבקשת הפינוי באה מצד המשרד, אבל לאחר שניתן פסק דין חלוט בעניינה המשמעות היא שניתן פסק דין של הרשות השופטת. את כל פסקי הדין על הריסות קיימתם? אתה יודע כמה פסקי דין חלוטים יש על הנושא הזה? זה נורמאלי מה שאתם אומרים? הייעוץ המשפטי סך הכל הביע עמדה סבירה למדי. 21 יום זה סביר? כאשר דיברתי עם המשנה ליועץ המשפטי לממשלה על מתווה להחזרה של הדירות של המוסדיים, של כל אותן עמותות וכדומה,

עדיין עשינו את המתווה, אבל מנעו מאיתנו להפעיל את המתווה הזה. כשעשינו את החוק בוועדת הפנים לגבי הזכויות של אותם דיירים ותיקים בהתחדשות עירונית, עשינו את זה ביחד עם הייעוץ המשפטי של משרד השיכון. מי היה הקושי והמוקש הכי גדול שלנו? אותה אישה בדיוק. זאת תפיסת עולם,

אג'נדה. כאשר אג'נדה של יועץ משפטי מנסה לגבור על החלטות של שר בממשלה, זה הזוי. אני חושבת שהיא צריכה לקבל נזיפה על הדבר הזה. חוות הדעת שלנו ביקשה לעשות הבחנה בין שני מצבים: בין מצב שבו אין שום פוטנציאל שאדם יימצא כזכאי לדיור ציבורי, לבין מצב שבו יש פוטנציאל

שאתם תגידו לנו ש-45 יום זה מקסימום זמן לבחינה של קריטריונים לדיור ציבורי, וש-21 יום זה מספיק כדי לעבור על 360 תיקים. זאת אותה אחת שהחליטה לתת את הדירות לתל השומר. דירות של דיור ציבורי ניתנו לתל השומר בהחלטה של אותה יועצת משפטית. תגיד לי, אנחנו פיקציה? אתם אמורים לעזור לנו לקיים מדיניות. הפקידים הפכו להיות בעלי הבית. נציגת הרווחה, תציגי לנו את השותפות, תציגי לנו איך את רואה את זה לאור העבר, מה מבחינתכם זו התקדמות,

רק אתמול השתתפתי בישיבה על 31 משפחות, בדקתי, הייתי שותפה ומעורבת בחשיבה על כל אחת

בגלל שלא העבירו בזמן,

יכול להיות שאם לאותם אנשים היה את הסיוע והליווי המתאים הם לא היו מגיעים לכך שיש להם פסק דין חלוט. בוודאי. הם אפילו לא קיבלו את הזכות להשמיע את עמדתם בבית משפט.

מדובר באנשים חסרי ייצוג.

אני מצדיע לך שפתחת את האפיק הזה ואת החשיבה הזאת. ההצדעה הזאת

כשראיתי את הפנייה הזאת ואת המכתב של מיכאל בנושא,

אמרתי לך: "מה נעשה". אני מאוד שמחה שנעמדת מול הסיכום.

נתעקש על שלנו.

להתחייב ולהבין את העומק, למרות הסיטואציה. זה

לא מוציאים חוות דעת על תת השקעה בדיור הציבורי, על מדיניות של אפס בנייה ציבורית,

פתאום עכשיו, לפני שזורקים משפחות לרחוב, זה לא בסדר. לא ראינו מכתב שאומר שתוך 21 ימים תביאו 100,000

אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הקיום של הדיון. אני מסכים לגמרי שפוליטיקה הופכת להיות יותר מוסרית ברגע שהיא עוזרת לאנשים שצריכים יותר את

שגם היא תדע שהחוק בא כדי לעזור לאנשים לנהל את החיים, לא בשביל להוציא אותם מהבתים. למדינה אין אינטרס להוציא את האנשים מהבתים,

לא צריך להסביר את זה.

לדעתי היא חורגת בכלל מהסמכויות שלה. אני מכבד את כרמית, אבל אני חושב שהיא טעתה פה.

אבל מאחר שיש לי את ההיסטוריה שלה אז אני יודעת

מה קורה עם אותם ילדים שנמצאים בתוך מסגרת חינוך?

לא רק שאין להם קורת גג מעל הראש, סביר להניח שהם גם לא ימצאו דירה באותו

דיברתם על כך שאנשי משרד המשפטים מגבילים בזמן. גם בשביל דייר שקיבל צו פינוי מהבית ואין לו קורת גג אחרת כי הוא לא זכאי על פי הקריטריונים לדיור ציבורי, בוודאי אם זה

הם החליטו לקחת אותן ולהעביר אותן לתל השומר בגזל. זאת הייתה החלטה שלהם. הם עשו את זה כבר כמה פעמים. אין פה עניין משפטי.

לכן הוא גם יכול להחליט שהוא לא נהנה מפסק הדין

אני רוצה להודות לך, אדוני היושב-ראש, על הדיון ולהודות לחברי הכנסת על ההתגייסות. אני חושב שעלינו כאן על המסלול הנכון גם עם הצוות שעוסק בסדרי עדיפויות של הפינויים וגם עם הוועדה שאנחנו הולכים

הרי אנחנו לא מתכוונים למרוח שנים. אנחנו הראשונים שרוצים לסיים את התהליכים האלה.

אני לא אאפשר שאנשי המקצוע שלנו, שאנשי משרד הרווחה הרלוונטיים

עובד משרד לא יכול להגיד מה שלי מותר, כי הוא לא יכול לצאת נגד היועץ המשפטי לממשלה, הוא כפוף להנחיות שלו. אני ראיתי את תפקידי כנבחר ציבור לעמוד על שלנו ולהגיד לאנשי המשרד: "אתם ממשיכים לפעול לפי המדיניות שקבעתי,

אני מאוד מקווה שכשנקיים פגישה

תודה רבה.

12:10.